אנחנו נצמדנו לבקשה של חברי הכנסת שהדגש יהיה על המצב היוצא, פחות בנושא הנכנס. התיקון הבא הוא בנוגע לוועדת ערר. הוספנו נציג בעל דעה מייעצת. פה יש מחלוקת עם הממשלה. אנחנו חוזרים ומבקשים שזה יהיה נציג קבוע בוועדה,

אמרנו שלא. התיקון הבא הוא בסעיף 62א, בפסקה (5). יש כאן תיקונים לסעיפים קטנים (א), (ב) ו-(ג). התיקון של סעיף קטן (א) הוא בעיקר תיקון ניסוחי. ב-(ב) ו-(ג), בגלל שההגדרה של מתחם פינוי בינוי נמחקה, חוזרים למצב המקורי שבו ההגדרה נסמכת על ההגדרה בחוק הרשות להתחדשות עירונית. מכיוון שעשו שם תיקון בסעיפים, יש כאן תיקונים בהפניה לסעיפים. השינויים הם שינויי ניסוח בעקבות ביטול ההגדרה הקודמת. אין פה שינוי במהות של ההצעה - הסמכויות של הוועדות המקומיות יישארו בכל הנוגע למתחמים שהוכרזו על ידי הרשות. בסעיף 62א (א) בסעיף קטן (א2), בפסקה (1), הסיפה החל במילים "או מתחם" תימחק ובמקומה יבוא: "או במתחם שהרשות להתחדשות עירונית נתנה לגביו אישור מקדמי כמשמעותו בסעיף 14(ב) לחוק האמור".

בסעיף קטן (ג)(2), בפסקה (ד), הסיפה החל במילים "או 15" תימחק ובמקומה יבוא: "לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית או מתחם שהרשות להתחדשות עירונית נתנה לגביו אישור מקדמי כמשמעותו בסעיף האמור". (ג) בסעיף קטן (ז), בפסקה (4), הסיפה החל במילים "שהוועדה כהגדרתה" תימחק ובמקומה יבוא: "שהרשות להתחדשות עירונית נתנה לגביו אישור מקדמי כמשמעותו בסעיף 14(ב) לחוק האמור". התיקון הבא הוא בעמוד 4, בהגדרה "אזור". כאן הממשלה, בעקבות הערות חברי הכנסת, הציעה תיקון. "אזור" שטח שגודלו לא יפחת מ-30 דונם, זאת האפשרות לקבוע היטלי השבחה שונים באזור שהוא קטן מ-50 דונם. אנחנו סבורים, בוודאי במרקמים הישנים שהמגורים מעורבים ויש כל מיני חנויות למטה, שיש להחיל את כל הרפורמה לעניין היטל השבחה גם על חנויות ומסחר, לא רק על מגורים. הסיטואציה הזאת יוצרת בעיה במקומות שבהם הייתה תמ"א 38 ברחוב. הסיטואציה שבה הולכים להגדיר אזורים של 30 דונם בערים שהייתה התקדמות של תמ"א 38, ואנחנו מבינים איפה החוק הזה בעיקר הולך לחול, יוצרת בעיה. אני חושב שהסיטואציה הזאת של 30 דונם היא מאוד בעייתית,

לא מאפשרת תכנון נכון וראוי, וזה פוגע ברמות האלה של השבחה. אני חושב שצריך להפחית את הגודל של האזור הזה. אתה רוצה לדבר על פחות מ-30? כן, בוודאי. הנוסח המקורי דיבר על 50. ירדנו ל-30, לאור הערות חברי הכנסת. אני מזכיר לכם - שני השרים חותמים על צו בכל הנוגע לכל מתחם פרטני. זה לא הופך את זה ליותר טוב. זאת המציאות שאותה רצינו לשנות. זה עדיין יוצר לך בעיה. ברוב הערים שבהן הייתה התקדמות של תמ"א 38 - - מה הבעיה עם התמ"א? זה יוצר לך איים. אם התמ"א כבר בוצעה, מה הבעיה שיכריזו על שיעור מופחת? איפה שכבר בוצעה התמ"א ושולם היטל ההשבחה אין שום בעיה מבחינת הרשות להגדיר את האזור, כולל את האזור שהיה בו התמ"א. דיברנו על זה בדיונים הקודמים, אנחנו מכירים את הסוגיה. האוצר בנוסח המקורי הציע 50 דונם. הורדנו את זה ל-30. למה 30 ולא 20? כתוב בחוק במפורש שהיטל ההשבחה נובע מתכנית פינוי בינוי, לכן זה לא יחול על בניינים שעברו תמ"א 38. זה פוגע במתחם התכנון. זה סעיף של היטל השבחה, לא תכנון. מבחינת הגודל בדקנו וראינו שבמסלול רשויות מקומיות השטח הממוצע של התכניות הוא 40 דונם, ובמסלול מיסוי השטח הממוצע הוא 20 דונם. יש פה התאמה למציאות של המתחמים בפועל. אנחנו סבורים שיש מקום לראש רשות לאפשר קביעה ספציפית פר פרויקט. יכול להיות שהרווחיות תשתנה גם בתוך שטח של 30 דונם. יש לאפשר לראש הרשות לקבוע את הנהלים ואת ההיטלים לגבי כל מתחם בנפרד, בוודאי בשטח שקטן מ-30 דונם. לוקחים פה שטחים גדולים וקובעים שיהיו שם x אחוזי השבחה. יכול להיות שיש מגרש בתוך האזור הזה שיש בו רווחיות גדולה והיטל ההשבחה צריך להיות יותר גבוה, או הפוך - רווחיות נמוכה יותר. מי קבע